שלום לכולם, צוהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את הדיון. אנחנו התכנסנו לדיון ספציפי בנושא תקנות חדשות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך. תכף נגיע לתקנות עצמן. אני אזכיר למי שלא יודע מחר אמורים לחזור תלמידי כיתות ה'-ו' לבתי הספר. קבינט הקורונה מתכנס היום בערב לדון בזה, לאשרר את זה. התקנות כמובן לא הגיעו לפה, הן יגיעו לפה, אני מניח בלילה. אנחנו כמובן מאוד רוצים ותומכים בזה שהם יחזרו, ולא נקיים דיון כדי לבטל את זה, אבל בהחלט נדון בזה כדי ללמוד את התקנות לעומק. תמיד יש הרבה יותר סעיפים מהשאלה רק אם חוזרים או לא חוזרים ללמוד. אני אגיד פה שאני שמח שסוף סוף גם שר החינוך התחיל להגיד ובמקום להישאר במדרון אחורי ולהיות אדיש למצב של התלמידים, מתחיל להתאים את עצמו למה שוועדת החינוך אומרת כבר חודשים, שחייבים להחזיר את כל התלמידים ללמוד, בצורה אחראית, בצורה מסודרת אבל את כולם. ראיתי שפורסם שמשרד החינוך לא שכח את תלמידי ז',ח',ט',י' אבל מה לעשות, הוא כן שכח אותם בחודשים האחרונים. עכשיו, סוף סוף, וטוב שכך הוא מבין שחייבים להחזיר אותם. כבר נגרם להם מספיק נזק. נגרם להם נזק אדיר, בהחלט. אני מקווה מאוד שקבינט הקורונה כבר היום יתחיל להסתכל על השלב הבא של איך מתחילים להחזיר אותם ללימודים. זה לא אחד או אפס. זה לא או שהם בבית או שהם חוזרים לאורך כל השבוע להיכנס לכיתות של 40 תלמידים. אנחנו כבר יודעים שיש המון דרכים יצירתיות, גם אנחנו הצענו פה תוכניות,

שתלמידי הכיתות האלה יראו אחד את השני, יסתכלו על המורים שלהם בעין, המורים ישאלו אותם מה שלומם, יבדקו את סף החרדות שלהם כי הם נמצאים בחרדות, מה המצב הנפשי שלהם, שמישהו יוכל לדעת מה אתם חוץ מההורים המאוד מודאגים שלהם גם ככה. אז אני מקווה מאוד שהקבינט גם ידאג כמובן שנציגי גוש כחול לבן, כמו שאמר גם בני גנץ, השר יזהר שי, שאנחנו דנים בזה הרבה יעשו כל מה שאפשר כדי להחזיר אותם ללימודים במתווה הכי ראוי שאפשר, והעיקר שיקבלו מעטפת חינוכית. אני לא יודעת אם זה נכון, אבל פורסם ששר הבריאות אמר שהוא סבבה עם להחזיר תלמידים, אבל בתמורה לזה שלא יפתחו קניונים. אז אני רוצה להגיד בואו נשים רגע בצד את הסחר מכר, אבל זה מה שצריך לעשות. לא ייתכן שבמדינת ישראל סדר העדיפויות יהיה קודם הקניונים ואז התלמידים. זה מוכרח להיות הפוך, ואם אלה שתי האופציות,

אבל קודם כל שתוחזר מערכת החינוך. אני מחזק מאוד את דברייך, אין שום ספק.

צריך לקבוע מדיניות ולייצר סדרי עדיפויות, ואם סדרי העדיפויות הן שחינוך זה צורך חיוני, כמו בית מרקחת וכמו בית חולים וכמו סופרים אז אותו הדבר, גם מערכת החינוך צריכה להיות פתוחה, כמו שקורה ברוב המדינות המפותחות. אנחנו כמובן מברכים על חזרת כיתות ו', ומברכים על חזרת יא'-יב' בעוד שבוע, ובאמת רוצים לראות שכל התלמידים בכל שכבות הגיל יחזרו כבר ללימודים כי מספיק נזק נגרם כבר לכולם משהות בבית. זה לא ממש בבית, כי גם הרחוב הוא אלטרנטיבה למי שאין לו תעסוקה אמיתית, ועל כל קראנו כל הזמן וביקשנו כל הזמן שמערכת החינוך תחזור לתפקד כמובן, בהתאם להנחיות ולהגבלות, ולכללי הבריאות שצריך לנקוט בהם. אבל סוף סוף רואים שהתלמידים חוזרים לבתי הספר והאופטימיות מתחילה לחזור. מחזק את דבריך. היועצת המשפטית של הוועדה שתציג בהתייחסות כללית את התקנות. אז קודם כל צריך להגיד שהובהר הנושא שעלה פה בישיבה הקודמת של האפשרות של סייעים של תלמידים משולבים להצטרף לפעילות בחוץ. יש לציין חברת הכנסת אורלי פורמן הדגישה את הנושא הזה. היא לא פה, אבל ראוי לפרגן לה. אז תוקן והובהר. מעבר לכך יש שני נושאים שנידונים בתקנות האלה, שתי הקלות, בעצם: אחד זה לימודים מעשיים לבגירים שבעצם אפשר לקיים במוסדות העל תיכוניים לימודים במוסד עצמו כשיש צורך בנגישות לכל מיני מתקנים. זה יכול להיות מעבדות, או דברים מהסוג הזה. אני מבינה שיש צורך בשהות במוסד, בתנאים מסוימים. הדבר השני גישה למוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים לצורך קיום הוראה מקוונת, כאשר מותר עד 10% מהתלמידים במוסד מותר לאשר להם להגיע פיזית למוסד אם אין להם אפשרות להצטרף ללמידה המקוונת במוסד, מהבית, או ממקום אחר. אז אלה הנושאים, בעצם, שיש בתקנות. תחזרי על הסעיף האחרון. בעיקרון, ניתנה אפשרות גם למוסד לבגירים זה מוסד על תיכוני להכשרה מקצועית או מוסד להשכלה גבוהה - - - על תיכוני זה מכיתה ז' ומעלה?

רק המוסדות להשכלה גבוהה והמוסדות להכשרה מקצועית לבגירים מעל גיל 18. בעצם, אם יש תלמידים שאין להם נגישות להוראה מקוונת אפשר לאשר לעד 10% מהסטודנטים במוסד ללמוד במוסד עצמו. נשמע קודם התייחסויות של גופים. אם משרד הבריאות או משרד המשפטים רוצים להוסיף משהו בבקשה.

נשמע את הגופים הרלבנטיים, ואחרי זה נעבור אליכם. צופית, מהנהגת ההורים הארצית.

לנו גם תלמידים בתיכונים עצמם שזקוקים בדיוק לאותו הדבר, בעיקר בתיכונים הטכנולוגים,

יש לנו מגמות שנדרש להגיע אליהן ולא מצליחים להגיע. אני אזכיר שוב שיש לנו תלמידים שגם להם אין יכולת להגיע למחשבים ואמצעי קצה, במיוחד במגזר הערבי אבל לא רק. צריך לשקול להרחיב את זה גם עבור אותם

אז קודם כל שלום לכולם ותודה לכבוד היושב-ראש על הדיון. לבקשתך, אני אהיה מאוד תכליתית וקצרה. אנחנו מברכים על המתווה, אנחנו רואים בו מתווה טוב, רואים בו סנונית ראשונה ששמה את הסטודנטים באמת על הפרק בתקופה המורכבת הזאת, אבל כן חשוב לנו להגיד בהקשר הזה קצת בהמשך למה שאמרת בתחילת הדיון גם למה שצופית גולן אמרה כרגע יש עוד הרבה פערים ושלבים נוספים שאנחנו רואים לנכון שצריך לתת להם מענה, בעיקר באולמות הלמידה של הקורסים המעשיים, ובכלל תחומים שהם קצת יותר מעשיים, כמו אולמות המחול, אומנות, הנדסה תחומים מהסוג הזה, ואנחנו חושבים שעדיין לא ניתן מענה מספק לסטודנטים שאין להם תשתיות ראויות ללמידה. אני כן אומר תודה לכל הגורמים המעורבים. הגורמים המקצועיים אצלנו עובדים בשיתוף פעולה מלא ואנחנו עובדים כדי לתת פתרונות וכיוונים נוספים שאנחנו מקווים שיעלו בהמשך. אז אנחנו נמשיך לייצג מהשטח את הצרכים. אנחנו מודים לכם על המתווה ואנחנו מקווים שהוא יאושר וייושם בהקדם. נציגת המל"ג, את רוצה להתייחס? לא, אנחנו בעד, כמובן. יש מישהו שיש לו איזו הסתייגות להעלות? אולי משהו שאנחנו מפספסים? כי גם אנחנו תומכים ושמחים על התקנות.

לנו מספר דיונים עם מנהלי מכללות, בגירים הכוונה אצלנו זה תלמידי כיתות י"ג-י"ד. אנחנו מברכים על זה. אני רוצה להדגיש שי"ג-י"ד לעומת האוניברסיטאות זה בעצם תלמידים בסוף השנה אין אפשרות לדחות את מועד הבחינות שלהם. הם מתגייסים לצה"ל, רובם, ומה שאנחנו מספיקים השנה זה פשוט הפסד גדול מבחינתם. לכן אנחנו מברכים על התקנות, ומבקשים להרחיב, בהקדם, בעיקר במוסדות של צעירים בסיכון ששם יש בעיה אקוטית עם המסוגלות של התלמידים גם באמצעי קצה, וגם במקרה הזה 10% מהתלמידים לא מספק במוסדות שמראש נמצאים בסיכון, י"ג-י"ד. תודה לך, הדגשה חשובה. אני רק רוצה לוודא, טל פוקס יש לך משהו להוסיף? לא. לגבי צעירים בסיכון אני רק אגיד שבאופן כללי, לגבי נוער יש החרגה כוללת, וגם לגבי צעירים בסיכון לאחרונה באמת הנושא עלה, ומשרד הבריאות ביחד עם משרדים אחרים שוקלים איך אפשר - - - בעצם, הנושא הזה בשקילה. אז מירב ישראלי תתייחס רק לנקודות, בלי לקרוא. נבהיר ונעלה להצבעה. אז רק לומר שבאמת הנושא של הכשרה מעשית או לימודים מעשיים זה בקבוצות של 10 משתתפים לכל היותר, וכפי שאמרתי מתן גישה לתשתית במוסד זה ל-10% מהתלמידים במוסד. האכילה היא בנפרד, איש צוות יכול לעבור בין 3 קבוצות קבועות לכל היותר. דיברנו על התיקון הזה של הסייעים, ויש תנאים לגישה לתלמיד שאין לו גישה לציוד מקוון. הוא לא יגיע למוסד אלא אם קיבל אישור פרטני של מנהל המוסד או מי שהוא מינה לעניין זה, שאין לו באמת גישה.

זה 10% מהתלמידים, ומנהל המוסד יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות מספר השוהים בכיתות או בחדרים, ויש כללים של מטראז' 60 מ"ר 5 תלמידים ואנשי צוות, בין 60 ל-150 25 תלמידים ואנשי צוות, ו-150 מ"ר לא יותר מ-50 תלמידים ואנשי צוות. לדעתי אלה הנתונים.

בסדר גמור. כן ירבו דיונים כאלה. אם קבינט הקורונה יקשיב לעצתנו ויביא תקנות הגיוניות,

שעושות שכל אז אנחנו יודעים להראות יעילות. אני רואה פה פרצופים מחויכים ולא אתייחס לשמות ספציפיים. אז אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד לאשר את התקנות? הצבעה בעד 3 נגד אין נמנעים אין התקנות אושרו. פה אחד, שלושת חברי הכנסת הצביעו

בסוף, ככה צריך לעבוד.

הישיבה ננעלה בשעה